ד' בתשרי התשפ"א, 22 בספטמבר 2020. יש בפנינו מספר נושאים במסגרת סיום מושב וניקוי השולחן, כפי שהגדיר את זה יושב-ראש הכנסת; מספר נושאים שעלו הן מהממשלה והן מוועדות הכנסת השונות בבקשה לסיים חקיקה ככל הניתן ולהקדים דיונים ליומיים הקרובים בטרם נצא לפגרה. יש בפניכם את סדר היום, אז נעבור על הבקשות, ראשון ראשון, אחרון אחרון. נתחיל עם בקשתו של יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק ההוצאה לפועל, לפני הקריאה השנייה והשלישית. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. שנה טובה, גמר חתימה טובה לכולם. הצעת החוק מדברת על הקלות משמעותיות מאוד בכל נושא ההוצאה לפועל, דחיית זמנים, כדי שאנשים לא יגיעו לחדלות פירעון ולאחר מכן יפסידו שני הצדדים. זו הצעת חוק חשובה מאוד. יש בה גם כמה אלמנטים שיישארו גם קבועים. היטבנו בהרבה דברים, הוספנו דברים נוספים, גם משכנתאות, גם דברים מהסוג הזה. לכן יש צורך דחוף, אדוני היושב-ראש, דווקא בתקופה הזאת, כי כשהצעת החוק הוכנה היא עוד הייתה במצב שהקורונה הייתה ככה-ככה. והיום כשאנחנו בתוך סגר ולקראת סגר, ומי יודע עוד מה, אין ספק שהדבר הזה חשוב מאוד ואני מודה לכם על אישור ההצעה. תודה, אדוני. מישהו רוצה להתייחס? למה כרגיל נזכרים ברגע האחרון? האמת היא שהבקשה הזו הוגשה לנו לפני יומיים,

ואושרה אצלי בוועדה לקריאה שנייה ושלישית, לאחר שתי ישיבות, שמונה שעות, תשע שעות, שישבתי. בסוף אפילו - - - כן, אבל יכולנו לאשר את זה משבוע שעבר. זה לא העניין. ברור שזה יאושר. אני מדבר מבחינת התזמון.

היה להם זמן בנסחות. הם היו צריכים לסגור לא נסחות, אלא יותר נכון את הניסוח הסופי כי עשינו הרבה מאוד שינויים. אותה הצעת חוק יצאה שונה ממה שהיא הגיעה. אגב, אם לא נאשר את זה היום, זה יעלה לדיון מחר. אבל אם אפשר לגמור עם זה כבר היום אז עדיף.

ברגע שאפשר, זהמה שצריך לעשות. אם סדר היום מאפשר את זה, בנשיאות אני מבין שכבר - - - כדי שנוכל להיות פנויים מחר לוועדת הבטיחות בדרכים. אתה מגיע? סימנתי לך מחר בתשע וחצי.

תודה, תודה רבה. אם כך, בואו נעבור להצבעה. מי בעד הקדמת הדיון? ירים את היד. מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 7 הבקשה אושרה. הבקשה התקבלה, אדוני. תודה, אדוני. ההצעה תעלה ישר אחרי הודעות הממשלה במליאה. הבקשה השנייה היא בקשתו של יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להקדמת הדיון בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), לפני הקריאה השנייה והשלישית. יציג אותה חבר הכנסת רול, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מדובר בחוק חשוב, חוק מורכב, חוק הקפיטציה שמאפשר התחשבנות בין בתי החולים לקופות החולים. חשוב לי לציין, העובדה שהחוק הזה הגיע לוועדת העבודה והרווחה הבוקר, כשיש יומיים לתקן אותו, לסדר אותו, ומדובר בסיטואציה כלכלית מרוכבת מאוד, בטח לאור משבר הקורונה, יש בה טעם לפגם, היא לא רצינית - - - אנחנו אישרנו את ההצעה הזאת,

לפני שבוע. אני לא יודע למה זה עלה אצלכם לדיון רק היום, אבל אנחנו אישרנו את זה מזמן.

באופן כללי, כל נושא ההתחשבנות - - - מתי ניתבנו את זה לוועדת העבודה והרווחה? אני צריכה לבדוק. זה היה ביום שזה הגיע. הדברים לא מופנים כלפי ועדת הכנסת. אני רק אומר - - - קודם כל, העובדה שזה הופנה לוועדת העבודה והרווחה ולא לוועדת הכספים כחלק מחוק ההסדרים זה בגלל שהממשלה לא סגרה שום תקציב. אז זה תחילת המשבר. העובדה שמגיעים להתחשבנות בשלב כל כך מאוחר היא עוד תוצאה של ניהול כושל. אני חושב שזה הופך בסופו של דבר, ועדה שצריכה לשבת על המדוכה ולהתעמק בפרטים לחותמת גומי. אני חושב שזה לא מכבד את הכנסת. אני חושב שזה לא מכבד את מערכת הבריאות שנאלצה להתגייס לסיפור הזה במהירות שיא ובלי אפשרות להיכנס לעומק הפרטים. ועל אף האמור לעיל, ובגלל גודל המשבר ובגלל שבתי החולים חייבים הזרמה של כספים, אני מעלה את זה פה בשם ועדת העבודה והרווחה, כדי שנצליח לעשות את מה שהיה צריך לקרות כבר הרבה קודם.

מישהו רוצה להתייחס?

אם כך, נצביע על בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להקדמת הדיון. מי בעד הבקשה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 7 הבקשה אושרה.

שתי בקשות של הממשלה בפנינו, להקדמת דיון בהצעת חוק משק המדינה (תיקון מס' 10). רכזת מקרו באגף תקציבים, שירה עמיאל נמצאת איתנו? שלום. שתי הצעות החוק הן בעצם כדי לאשר את התוכנית הכלכלית הנוספת, ההתמודדות עם הסגר הנוסף. כל הפרטים מופיעים בהצעות החוק. האחת היא להגדלת המסגרת בשנת 2020 בשביל לאפשר את ההוצאות השנה, בין השאר, הפחתה של הרף של מענק ההוצאות הקבועות לעסקים, מ-40% ל-25%. והחוק השני הוא בעצם אותה הפחתה, לצד דחייה של הירידה בדמי אבטלה בגלל הירידה בשיעור הבלתי-מועסקים, וגם הגדלה של המסגרת התקציבית גם לשנת 2021 בשביל לאפשר את ההוצאות. הדחיפות היא כמובן כדי להיות יכולים לאשר את התוכנית בהקדם. התקציב הזה הוא במסגרת ה-11 מיליארד שאושרו במליאה או תוספת לכך? מדובר בתוספת נוספת לצורך התמודדות עם הקורונה. זה לא קשור בכלל ל-11 מיליארד. הם - - - לתקציב הרגיל, השוטף, וזה דיון אחר. כאן מדובר בכסף תוספתי לקורונה. היינו פה אגב כמה פעמים לאשר הצעות כאלה קודמות, כשהבאנו תוספות של הקורונה. מה סכום התוספת? סכום הכסף התוספתי הוא בסך הכול 10.5 מיליארד שקלים. 2.5 מיליארד בשנת 2020 ושמונה מיליארד בשנת 2021. כאמור, התזכיר הראשון של חוק היסוד מדבר על 2.5 מיליארד בשנת 2020 ובתזכיר השני יש - - - של שמונה מיליארד

למה אנחנו צריכים לאשר את זה עכשיו? כאילו כבר מראש מכינים את עצמם שאין תקציב? - - - לצד - - - שהם בעצם ההתאמה של התוכנית עצמה.

ממש הפרטים של השינויים במענק הוצאות קבועות והפרטים הנוספים. זה אומר שאת כבר מראש קובעת שלא יהיה תקציב 2021, כי את מביאה לשנת 2021. יש תקציב מדינה. מה קורה עם תקציב המדינה? אני אזכיר. הנושא של הקורונה, אנחנו נותנים לו מענה בעצם בכסף תוספתי שהוא נוסף על התקציב הרגיל השוטף שלנו.

עשינו את זה ב-2020, וכבר עשינו את זה גם עכשיו ב-2021. אם אנחנו בונים תקציב של 2021 - - - אתה לא בונה - - - יש תקציב תוספתי נוסף ל-2021 שהוא לצורך התמודדות עם הקורונה. אנחנו מבקשים להגדיל את התקציב הזה לאור ההגדלה של ההיקף של התוכנית להתמודדות עם הקורונה. הבקשה ל-2021 היא לא חדשה, היא רק הרחבה של מה שקיים. מתי שמים תקציב? כשאתה לא בונה את התקציב. אבל אם אני בונה תקציב של 2021 - - - הדבר הזה לא מעלה או מוריד מן הצורך להעביר תקציב מדינה לכל אחת מהשנים האלה. הוא למעשה כסף נפרד, קופסה להתמודדות עם הקורונה. קופסה ב-2020 וקופסה ב-2021. אנחנו יודעים שיש מצב של קורונה עכשיו, ואנחנו כבר מכינים תקציב לשנת 2021. אז למה שזה לא יהיה בתוך התקציב?

למה אני צריך לתת אותו כתקציב תוספתי? מתי נותנים תקציב תוספתי? כשקורה משהו תוך כדי. עכשיו אין לנו תקציב של 2020, אז אנחנו נותנים תקציב תוספתי. אבל כשיש תקציב שאני צריך לבנות אותו לשנת 2021, למה אני צריך לתת עכשיו שמונה מיליארד שקל, לשריין אותם עכשיו כתוספת תקציבית? כאילו שאני בונה עכשיו שלא יהיה לי תקציב של 2021. זה מה שאתם עושים עכשיו. אני אסביר. זה קשור למבנה של חוקי התקציב במדינת ישראל. - - - ובפרט סעיף 40א לחוק יסודות התקציב קובע שלכל הגדלה תקציבית נדרשים לעשות פעולה מאזנת,

כבר עכשיו, כשמקבלים עכשיו החלטה לגבי משהו ב-2021, לצורך העניין, אותה הגדלה של הטווח של הזכאים למענק הוצאות קבועות, שאומרים שגם מי שנפגע בין 25% ל-40% יהיה זכאי למענק הוצאות קבועות או עשוי להיות זכאי בין נובמבר לדצמבר, אז זו הוצאה שתהיה ב-2021, ואנחנו חייבים לפי החוק עכשיו להביא את ההגדלה של התקציב. לכשיהיה תהליך לאישור תקציב 2021, - - - אתם הכנתם תקציב 2021 בכלל? הם יתחילו להכין אותו.

- - אכן כל הסכומים של הקורונה יובאו ביחד עם התקציב הרגיל ויהיה ניתן לקבל החלטה לגבי כל התקציב. מאידך, אי אפשר עכשיו להחליט להגדיל את התוכנית מבלי להקצות לכך את התקציב בו בזמן, כמו שאנחנו עושים עכשיו ומביאים את זה בתיקון הנוכחי. ולכן, אם רוצים להעביר את התוכנית, צריך להקצות עכשיו גם את התקציב. אתה אומר שהיית רוצה, בגלל סדר עדיפויות, להעדיף את התקציב הזה על פני משהו אחר ב-2021 הדבר הזה עדיין יהיה אפשרי במסגרת תהליך אישור תקציב 2021 וקביעת סדרי עדיפויות לאותה עת. האם אתם עובדים על תקציב 2021 באגף תקציבים?

הונחינו על ידי השר ואנחנו עובדים על תקציב 2021. עוד שאלות לחברי הכנסת? טוב, היא בעצם דיברה על שתי הצעות החוק למעשה, אז אפשר להצביע על שתיהן יחד.

אם כך, בואו נעבור להצבעה. מי בעד הקדמת הדיון לכל הקריאות לשתי הצעות החוק?

מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 7 בקשת הממשלה אושרה. בקשת הממשלה להקדים את הדיון בהצעת חוק יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10) ובהצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש), מ/1364 ו-מ/1365, בכל הקריאות, אושרו. אני מודה לחברי הוועדה. אני נועל את הישיבה.

וגם שנה טובה. הישיבה ננעלה בשעה 12:12.